אני פותח את הישיבה. הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג 2023. לא צריך להסביר. קדימה. אז יש לנו הסתייגויות של "יש עתיד", "חד"ש-תע"ל",

סעיף 50, לפני סעיף 50 שהוא הסעיף העיקרי. טוב.

לעודד את האפשרות הזאת שהצרכן הוא גם יצרן שמוכר חזרה לרשת. אני חושב שזה איזשהו שלב משמעותי במובן הזה. גם תפיסתית וגם רגולטורית. יש פה עוד כמה חסמים שאנחנו נצטרך לטפל בהם, ודברים אחרים. זה גם נידון בוועדה הזאת כבר בשנים האחרונות. מבחינתנו, אנחנו נצביע עכשיו על כל הסעיפים של ההסתייגויות שלנו יחד. אנחנו נמתין רגע אחד, נקרא ליושב הראש שינהל את ההצבעה על ההסתייגויות. אנחנו נמתין. אוקיי, הסתייגויות "יש עתיד". הצבעה בעד, 3 נגד, 4 נמנעים, 0 ההסתייגויות לא התקבלו. הסתייגויות לא עברו.

ועכשיו "המחנה הממלכתי". "המחנה הממלכתי", נמצא פה מישהו?

בבקשה, שוסטר. טוב, באופן כללי - - - אתה במכלול, נכון? על כל הסעיפים? כן. כפי שנאמר, החוק עצמו הוא חוק חשוב. אני חושב שבהרבה מובנים חשובה התקדמות.

כמובן, תמיד יכולים למצוא, למשל, הערות כמו שאנחנו הגשנו כאן, שקשורות למעקב של הוועדה עצמה. לא רק אישור השר, אלא גם אישור וועדת הכלכלה, ככל שנעשה. אני כבר אומר שבמידה וההסתייגות הזו, ההסתייגויות הללו לא מתקבלות, אני חושב שראוי, יושב הראש, שאנחנו נזמן את עצמנו, יש לנו וועדת משנה לתחום האנרגיה, מן הסתם, ונעקוב אחר יישום התוכנית. אני חושב שיש צורך לחזק ככל האפשר את ביזור יצירת, הפקת החשמל, יצירת הרשת. וזו כמובן הזדמנות לומר שאנחנו מוכרחים לחבר בין הצורך האדיר שיש למדינת ישראל לייצר חשמל, וליצור את הלוגיקה ההנדסית,

בין העובדה, אני אומר את זה כמי שחי יחסית בפריפריה, רוב האנשים שלנו חיים במרכז. רוב האתרים לאנרגיה ירוקה נמצאים בדרום.

בבעיית תכנון, או במכשולי תכנון אדירים. ואני מקווה שנצליח להתגבר על זה.

"המחנה הממלכתי". הצבעה בעד, 3 נגד, 4 נמנעים, 0 ההסתייגויות לא התקבלו. לא עברו. יש לנו עוד משהו? "חד"ש-תע"ל", יש להם הסתייגויות לכל סעיף 50. הם נמצאים פה לנמק?

אז צריך להצביע. "חד"ש-תע"ל". הצבעה בעד, 0 נגד,

אז אפשר להצביע על הסעיף עצמו. אוקיי, אז בואו נצביע.

נעמיד אותו להצבעה. תיקון חוק משק החשמל, סעיף 50, לחוק משק החשמל. להקריא את זה? לא צריך להקריא את כל הסעיף.

כפי שפורסם. מי בעד הסעיף כפי שהוא?

אוקיי, תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 13:27.